רק חשוב לי לומר, אנחנו בסד זמנים מאוד קצר.

חבל שעושים דיון כזה קצר. אם נראה שלא מיצינו, אז נמשיך. אני חושב שכן אפשר לנסות ולמצות אותו. הדיון הוא על דוח מבקר המדינה על רשות המיסים, שבו מצוינים ליקויים בנושא של מיצוי זכויות בנושא מיסים. ננקב בסכום של 3.6 מיליארד שקל שנמצא בידי רשות המיסים, שלכאורה לא חולק לאזרחים. אנחנו כמובן נרצה לשמוע תשובות. הדיון הזה הוא לבקשתם של ולדימיר בליאק וינון אזולאי, אז אני מבקש, ולדימיר, תתחיל, ואז ינון. אחר כך חברי הכנסת, אני מבקש התייחסות קצרה מאוד כי אנחנו רוצים לשמוע גם את מבקר המדינה וגם את רשות המיסים כדי שנוכל להספיק. בבקשה, ולדימיר בליאק. תודה אדוני היושב-ראש, אני באמת אנסה להיות קצר כי אנחנו בלוח זמנים עד 11:00. אני כמובן מכיר את הנושא. סוף סוף אני נמצא בבריכה שאני שוחה בה היטב. תמיד הנחתי שמתבצעת פה גביית יתר, אבל דוח המבקר הצליח להפתיע גם אותי. אני חייב לומר שזה מסמך מרתק. אני ממליץ לכל חברי הוועדה ללמוד אותו, כי הוא שופך אור ולא בהכרח במובן השלילי, על העבודה של רשות המיסים מול האזרחים. מה בעיקר מדאיג בדוח הזה? 76% מהליקויים שצוינו בדוח הקודם לא תוקנו או תוקנו במידה מועטה. קודם כל השאלה הראשונה שלי, למה? כי זה נראה לי אחוז שהוא גבוה מאוד. יש לי תיאוריה מוזרה באופן כללי. אני חושב שהכסף ששייך לאוצר צריך להיות באוצר המדינה, והכסף ששייך לאזרחים צריך להיות אצל האזרחים. זה הקונספט. אני חושב שאנחנו צריכים לתמוך בו. אני חושב שמיליארד שקל בשנה גביית יתר זה יותר מדי.

בעצם מפריע לי? הרי אתם ברשות המיסים, אני מבין את זה מהדוח, אתם יודעים את הכול. אתם יודעים שמיליארד שקל כל שנה אתם גובים ביתר. אתם יודעים למשל ש-670 מיליון שקל שזה אומדן גביית המס שניגבה ביתר מ-380,000 אזרחים, זה בעצם כסף שהאזרחים איבדו כי חל עליו התיישבות, שזה מ-2014. אתם כמובן יודעים את כמות הזכאים למענק עבודה שלא מימשו את הזכות שלהם, שבאמת מענק עבודה זה בעיה נפרדת ומאוד גדולה. אני גם יודע איך אתם יודעים. אתם מקבלים 126 מכל המעסיקים. הדוחות האלה מפוזרים היום. הם לדעתי שודרו עד עכשיו פעם בחצי שנה, ומהשנה לדעתי זה יהיה אפילו פעם בחודש. ביטוח לאומי זה בטוח פעם בחודש. אני ראיתי מכתבים שנשלחו לחברי הוועדה מאיזשהו משרד עורכי דין שטוען שאפשר להוציא שומות לכל האזרחים על בסיס 126,

אנחנו יודעים שזה לא נכון. אי אפשר להוציא שומות על בסיס 126 בלבד. מה שכן אפשר, אתם יכולים לקבל אינדיקציות מתוך האזרחים האלה. הזכאים עשויים להיות זכאים להחזר מס, אלה שעבדו חלק מהשנה, אלה שעבדו במספר מקומות עבודה.

אתם הרי עושים את הבדיקות. אתם יודעים, אלה שעבדו במספר מקומות ולא עשו את התיאום, ושהם חייבים במס. הם מקבלים מכתבים. לא כולם כמובן. אתם עושים מדגמים אבל האזרחים האלה מקבלים מכתבים ובסופו של דבר משלמים את המס, אז השאלה שלי, למה זה לא עובד הפוך? הרי אתם לא יכולים להוציא את השומות, אבל אתם כן יכולים לדעת מי עשוי להיות זכאי להחזר מס, ואין שום סיבה לא להוציא מכתבים לאזרחים. אנחנו יכולים לצמצם את הסכום הזה. אנחנו לא נצמצם אותו לאפס אבל אנחנו יכולים לצמצם אותו ב-40%, ב-50%, ב-60% וכבר נהיה במקום אחר. לגבי מענק עבודה, מס הכנסה שלילי, זו בעיה נפרדת. אני פשוט חושב שהרבה מאוד אנשים לא מודעים לזכות הזאת. הם לא מודעים לזה. אנחנו אישרנו עכשיו העברה תקציבית של שיווק של הדבר הזה. אתם צריכים לחזק את זה. אנשים פשוט לא מודעים. יכול להיות שהפרוצדורה דרך רשות הדואר היא מסובכת מדי, אז צריך לחשוב על זה. אני חושב שזו ההזדמנות שלנו עכשיו לשנות את זה. הסכומים האלה הם גבוהים מדי. הכסף הזה חייב לחזור לאזרחים. זו החובה שלכם והחובה שלנו.

ינון אזולאי, בבקשה. באמת אחרי ולדימיר קשה להוסיף, אדם שנמצא בתחום ושוחה בתחום ואומר את זה בצורה הברורה ביותר, וגם בא מהמקום של הניסיון. ראשית, קודם כל הערה קטנה.

אם אני הסרתי את הרוויזיה של החד פעמי של אתמול, אז - - - לא,

לא הסרתי את הרוויזיה. גם אני לא הסרתי

אני מחזק את זה גם שבאת ודחית. רק שתדע שאתמול אחרי הדיון, אם אנחנו מדברים פה על רשות המיסים, אמרו פה שאחד מהנציגים מרשות המיסים אמרו שכבר חלק כבר שולמו. חיפשתי ועשיתי איזושהי עבודה על אלה ששילמו את המס. לא מצאתי. באמת אני אומר לכם, עשיתי עבודה. יכול להיות שיש איזה אחד-שניים, כי כל הבעיה שלכם הייתה שקשה לכם להחזיר. למרות שבדיון הראשון על כוסות הקרטון אמרתם שכן תחזירו, אז מירי, זה לתשומת לבכם. תפתחו את הפרוטוקול של הדיון הראשון,

אני גם אשלח,

שאמרתם על כוסות הקרטון, כן אתם יכולים להחזיר. פה אתם פתאום אומרים שלא יכולים להחזיר ואמרתם אתמול ששילמו. תבדקו את הנתונים עוד פעם לפני שאתם נותנים לנו דבר כזה, כי עשיתי בדיקה עם אלה שהיו פה ועם אלה שלא היו פה. אולי לא הגעתי לכולם אבל אני חושב שהגעתי לרובם, כמו שאני עושה עבודה. אם נאמרו פה דברים שהם לא אמיתיים ולא נכונים, אנחנו נצטרך להבהיר את העניין הזה ולדעת למה. לא פעם ראשונה שבאים ונותנים לנו פה נתונים לא מדויקים,

שוב, זה לא הדיון - - - תגובה במשפט,

הנתונים שאנחנו מוסרים זה נתונים שמבחינתנו הם הכי נכונים לאותו רגע, ואני לא אתייחס כרגע לנתונים, אבל כמובן כל נתון שהוועדה תבקש, אנחנו נמסור. אני מבקש בתור חבר ועדה, ואם היושב-ראש ירצה לבקש את זה בכלל בוועדה, לקבל את הנתונים. לא צריך להגיד לנו את השמות, אבל מספרים של אנשים, של יבואנים וחברות שכבר שולם להם על החד פעמי. כבר אתמול הנתון הזה התבקש. כיוונתי לדעתך, אז תודה רבה. לגבי המקום שאנחנו נמצאים בו, עצם המספר של 3.6 מיליארד שקלים שמחזיקה רשות המיסים של הלקוחות, לא הספקתי לעבור על הכול אבל על החלק שעברתי, אמר את הנתון שמבחינתי הכי גרוע שיש. 76% מהליקויים מדוח קודם עדיין לא שונו. אולי שינויים קלים ולא נלמד הלקח מהם. זה אחד הדברים שהכי קשה לי איתם. יש את גביית מס ביתר מהשכירים, אבל אני רוצה דווקא לנגוע באותם אלה שהיו צריכים מענקי עבודה. זה בעצם מס ההכנסה השלילי. מקודם מה שהועבר פה בעודפים, זה עודפים של הפרסום. אם מה שאנחנו רואים פה, שיש 3,831 שטרם קיבלו, אז למה העודפים שלהם לא עוברים? חייבים לשנות את השם הזה. במקום עודף לקרוא לזה אחרת, כי זה מבלבל את כולם. זה לא נשאר כסף. עודף, כלומר אתה צריך לשלם לו ואתה משלם לו. עודף מחויב דווקא מצביע על קיום הפעילות. זה אומר שכבר חתמת על הסכם - - - אין בעיה, אבל יש פה קיום פעילות של 3,800 שמגיע להם והם לא קיבלו את זה, אז אני רוצה לדעת למה הם לא קיבלו את הדבר הזה. קחו את הפנסיות. גם בפנסיות אותו הסיפור, שהרשות הייתה צריכה להקים גוף. לא השלימה את זה. על המקרקעין, דיברנו על מס הרכישה שבוע שעבר,

יש פה נתון של מס שבח, סכום עתק שאנשים שילמו מס שבח ביתר. שבוע שעבר דיברנו על מס רכישה כשדיברנו על מס שבח.

יש אנשים ששילמו מס שבח ביתר, עדיין אנחנו לא מוצאים אותם. מבקר המדינה מביא פה דבר, שאתם לא עושים מספיק פעולות בשביל להגיע לאזרחים שמגיע להם כסף, לא משנה אם הוא השכיר. יש משפחות שלמות שבכלל לא היו צריכים לשלם, ולא פונים אליהם או שפונים אליהם בסך הכול באיזה 1,700 מכתבים. בשורה התחתונה, זה מעט מן הים ממה שהייתם צריכים לעשות, כי אם אותו אזרח היה צריך לשלם לכם כסף, הייתם מגיעים אליו באגרסיביות הכי גדולה שיש. לא הייתם מוותרים לו, ואנחנו מכירים את האנשים שאומרים לך, תיתן לי להתעסק, אני אגיד את זה בצורה עדינה, עם מלאך המוות ולא עם רשות המיסים. איתו אני יודע להתמודד, הוא אומר לך. אפשר להתפלל, אפשר לעשות דברים. אתה מגיע לרשות המיסים, אנשים מפחדים להתעסק. אני מוחה על דבריך. גם רשות המיסים, אפשר להתפלל. ברוב המקרים ברשות המיסים הם לא נענים,

אתם צריכים לקחת בחשבון שעם כל הכבוד, האזרחים, זה משפחות לפעמים חלשות. היה פה ויכוח גדול על חוק משאבי הטבע. הוויכוח היה האם זה יהיה אצל הטייקונים או אצלכם. זה רק מוכיח שזה טעות שזה יהיה ברשות המיסים. קחו מהטייקונים, שימו את זה באיזה מקום - - - אבל זה לא ברשות המיסים, זה בחשכ"ל,

על מה דיברנו? שאתה לוקח ממה שהוא חייב לרשות המיסים, כי החשכ"ל מבחינתי זה אותו יד, אותו כיס. אנחנו דיברנו על זה שאתה לוקח את הוויכוח שיש ביניהם ואתה לוקח חלק מהכסף הזה. את ה-70% אתה לוקח וקודם כל מוציא מהם. כשאתה מוציא מהאזרח, הם אומרים אחר כך, קשה להחזיר. אתמול הם אמרו, אנחנו לא יודעים איך מחזירים כסף. זה הבעיה, זה התשובה. כשהם לא יודעים איך מחזירים כסף, זה התשובה למה הגענו ל-3.6 מיליארד שקל. אני חושב שחשוב לתת, ואנחנו ניתן גם לרשות המיסים להגיב. הם הגיבו, אגב, לדוח מבקר המדינה. ה-3.6 מיליארד זה בעצם המספר שרשות המיסים נתנה. הם עצמם נתנו את המספר הזה.

מ-1 מיליארד שיש להם בכל שנה - - - חשוב שנשמע את ההסבר. ג'ידא, בבקשה. חברים, אני מסתכלת פה בדוח של מבקר המדינה. אני מסתכלת על הנתון המדהים הזה שנקרא מיליארד שקל שנתי עודף של מיסים שנגבו מאזרחים. אני לא רואת חשבון ורוב האנשים הם לא כאלה, ועבור האנשים הרגילים, הפשוטים, רשות המיסים זה גוף גדול, מסורבל ולא מובן בכלל. רשות המיסים גובה יותר מדי מס, ומדובר במיליארד שקל שנתי. במקום להחזיר עודפים, אתם מחכים. אתם מחכים שאנשים יגישו בקשות להחזרי מס. רוב האנשים כמובן לא יודעים שיש אופציה כזאת, ואפילו אם הם יודעים שיש אופציה כזאת, רשות המיסים נראית כמו חור שחור, שמה עכשיו אני אתחיל להתעסק עם כל מיני טפסים כאלה ואחרים. מה שקורה זה שבצד הזה אתם פשוט מגדילים את הפערים בין עשירים לעניים, כי עשירים, כן יש להם את רואי החשבון שכן יכולים להחזיר להם את העודפים של המיסים, ולעניים לא. מה שאני הייתי מבקשת, שרשות המיסים צריכה להתחיל בצורה פרואקטיבית בהליך של אוטומציה ולא לחכות שאנשים יבקשו, אלא למי שמגיע, ואתם יודעים למי מגיע ואתם יודעים איפה נמצאים האוכלוסיות החלשות. פשוט תתחילו לגשת אליהם ולא לחכות. תודה רבה.

נעמה לזימי, בקשה.

קודם כל אני אגיד שאנחנו פוגשים פה בוועדה את רשות המיסים באין-ספור מופעים,

סיטואציות בתוך הוועדה, ופתאום אנחנו מגיעים פה עם דוח המבקר, ואני באמת תוהה איך אנחנו אמורים לאמוד את המקצועיות של הרשות, שיש עודף גבייה מאזרחים ואי מצוי משווע למרות דוח פעם אחר פעם. 670 מיליון שקלים של מי שלא מיצו עד 2014, התיישנות,

חוזר. שיטה מאוד נוחה לא להחזיר כספים ולקוות שלא יהיה מיצוי ושאין את רואי החשבון ושאי אפשר לדעת. אנחנו יודעים ש-435,546 משפחות עדיין לא הגישו למס הכנסה דוח לשנת 2016. כמובן שאם לא יגישו לרשות המיסים את הדוח להחזר המס בגין שנה זו עד לסוף שנת המס 2022, המשפחות יפסידו את הסכום. אני רוצה באמת לדעת מה אתם עושים כדי שהמשפחות האלו יקבלו את ההחזר שלהן. אני רוצה לומר, זה לא דיון שהוא נפרד מיתר הסיטואציות שלנו אתכם. אם אנחנו כל פעם נפגוש מחדש את אי היישום וההיתממות, כי מבחינתי זאת היתממות כי יש פה משהו שהוא חוזר ונשנה, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשקול את אופן העבודה שלנו והחקר שלנו מולכם בוועדה כל פעם בצורה מאוד אינטנסיבית ופולשנית, כיוון שיחסי האמון מולנו נפגעים. אני רוצה להגיד את זה ממש ככה. אנחנו באים לפה לשרת ציבור, ואנחנו באים לפה לטובת הציבור, ומה שקורה כרגע הוא לא לטובת הציבור מצדכם, רשות ממשלתית. עכשיו אני רוצה נקודה נוספת. בגיל הפרישה, דיברנו ארוכות על כל הסיפור של האוטומציה, מענק העבודה וההגשה הרב-שפתית. זאת הזדמנות מצוינת לדבר. אנחנו תמיד אמרנו, אוטומציה, אם כבר, תהיה לכולם. זה משהו שישרת את כלל הציבור ולא רק את ציבור האנשים שהעלינו להם את גיל הפרישה. כאן אני רוצה להבין מה הולך להיעשות עבור הציבור הישראלי בהמשך למה שדנו בו לפני מספר חודשים בודדים, ולשמוע מכם מה התהליך ואיך ההתנעה שלו, והנגשת המידע רב-שפתית למיצוי זכויות, ואיך באמת הממשק עם יתר משרדי הממשלה שיכולים לסייע, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה ועוד. אני מאוד מקווה שכבר יש צעדים שתוכלו לעדכן עליהם. לצערי יש משפחות מ-2014 שאיבדו את הכסף שלהן כי הן לא הגישו. יש התיישנות של שש שנים. זה חמור ביותר. נדמה שאתם מצפים לזה. מה הולך להיות עם משפחות עד סוף שנת המס 2022? אני מבקשת על זה תשובות ברורות. תודה. אופיר כץ, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש. אני קודם כל מברך את ולדימיר וינון על הבקשה של הדיון הבאמת חשוב הזה, ושנחשף בפנינו באמת גם המסמך הבאמת יוצא דופן שבו אנחנו רואים איך אנחנו בעצם חברה של המדינה, במקום לשרת את האזרחים בצורה הכי ברורה, פוגעת באזרחים ולוקחת לאזרחים מה ששייך לאזרחים. יש פה באמת שתי בעיות מאוד קשות שכל אחת בפני עצמה מצריכה דיון של יום שלם. הבעיה הראשונה זה שאתם לוקחים כסף מהאזרחים ולא דואגים להחזיר להם את זה. הבעיה השנייה, שגם כשהמבקר מעיר לכם על זה, אתם בקושי עושים משהו בשביל לתקן את זה. כאילו מבחינתכם המצב הזה שכסף ששייך לאזרחים נשאר אצלכם, ולמרות שמבקר המדינה מעיר לכם על זה, אתם לא חושבים שיש צורך באמת אמיתי ונכון לתקן את זה. יש לכם דברים כנראה יותר דחופים בגביית מס. נדהמתי לקרוא את הדברים, עד כמה אתם לא עושים שום פעולה אמיתית בשביל להחזיר כסף לאזרחים. בדוח הקודם עלה כי גם כאשר היה בידי הרשות מידע בדבר פגיעה כספית באזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת סכומים אלו ולא הודיעה לאזרחים כי על פי נתוניה הם זכאים להחזר. למה לא להחזיר לאזרחים את הכסף? יש לכם את המידע ואתם לא עושים שום פעולה בשביל להגיד לו, אתה צריך לקבל כסף, ולראות איך להחזיר לו את הכסף. מה זה השיטה הזאת, שכסף שלא שלכם, אתם משאירים ברשות המיסים? לא עושים שום פעולה להחזיר את הכסף לאזרחים? אנחנו השתגענו פה? לא רוצה להגיד למה זה מקביל, לקחת כסף למישהו, שהוא לא שייך לך. יש פה באמת עוד ציטוטים. היושב-ראש קצר בזמן ואני מבין את זה, כמו למשל שלא הזינו מספר חשבון בנק. אם זה היה בן אדם שחייב כסף לרשות המיסים,

הוא לא הזין את הפרטים, אז אנחנו נעזוב אותו? הייתם יודעים את מספרי חשבון הבנק של כל המשפחה שלו הגרעינית והמורחבת וגם של השכנים בשביל להגיע אליו. ממש ככה. היו לוקחים לו את כרטיס קופת החולים שלו. מענקי קורונה, אנחנו זוכרים, אלו שהיה להם טעויות או שהגישו לא בחוסר תום לבעל דברים שלא מגיע להם, איזה התנפלות היה עליהם. באותו יום שנגמר המועד, יום אחרי קיבלו הודעות להחזר כספי. פתאום מגיעים לכל האזרחים האלה? פתאום יש את כל המידע? למה יש פער כזה גדול בכריזמה שלכם כשאתם גובים כסף לבין זה שאתם צריכים להחזיר כסף ואז אתם פתאום לא יודעים לעבוד. פתאום אתם לא כאלה מוכשרים. יש עוד תופעה של חברות שהן בעצם מציעות לאנשים שלא יודעים להתנהל מולכם כי זה מאוד קשה. יש תופעה של הרבה חברות שמציעות לך,

אנחנו נעשה את העבודה מול רשות המיסים, ואז הן גובות כסף מאותו אזרח ששוכר את השירותים שלהן בשביל שהוא יקבל את הזכויות שלו. למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה? זה שיש כל כך הרבה חברות כאלה פרטיות שעושות כסף על אותם אנשים שלא יודעים את הזכויות שלהם, לא הדליק אצלכם נורה אדומה,

למה זה כזה פורח, למה זה כזה משגשג? אתם בטח מקבלים ציונים טובים על זה שאתם גובים הרבה כסף, אבל בעיניי האזרחים הגעתם למצב כזה, זה ציון נכשל גדול.

יצחק פינדרוס, משפט קצר, בבקשה.

אני חושב שכמו שאמרו חבריי, ואני לא רוצה להוסיף הרבה, אבל אני חושב שיש פה שני דברים מאוד פשוטים וברורים שאפשר לעשות. יש מיצוי זכויות על ילדים נכים, על מצבים מסוים שזה באמת, בן אדם צריך לעשות את זה. חבל שהוא צריך להגיע לחברה. יכול להיות שצריך למצוא פתרונות באמצעות הרווחה ורשויות מקומיות, אבל יש דברים פשוטים וברורים, שבדיוק כמו שאתם יודעים לגבות, אתם יכולים לדעת להחזיר. אם אדם היה משלם פחות, הייתם מגיעים אליו מהר מאוד. באותה דרך, באותה פעולה להגיע אליו. זה פעולה פשוטה. לא צריך להגיע בסכומים ולפתוח את המוקד, והמוקד יענה לטלפונים או לא יענה לטלפונים, ונוסיף כוח אדם ונוריד כוח אדם. אותו פקיד שומה, שיידע טוב מאוד בסוף השנה אם בן אדם שילם פחות מס או מעסיק שילם פחות מס.

הרבה מאוד שנים כל תאומי המס היו נעשים על ידי המעסיק. היום זה צריך להיעשות על ידי האדם עצמו ולא על ידי המעסיק, אז נכון שיש מקומות שיעשו את זה באינטרנט. דרך אגב, לאנשים בעבודה שאני עובד

כי אם אתה מכניס מעל 30,000 שקל בחודש ברוטו, אתה לא יכול לעשות את זה במחשב. אני אישית אומר לכם, כשנכנסתי לכנסת, חמש פעמים הייתי צריך לנסוע לרשות המיסים, לקבוע תור ועוד היה קורונה, ולחזור ולצאת ולחזור, ולא הצלחתי להגיע לפתרון. לקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לפתרון לדבר הזה עם העוזרים שלי ועם הכול. אין לזה היגיון. בזמנו היו עושים את זה דרך המעסיקים. לא הייתה בעיה. מעסיק מעסיק רואה חשבון.

שכיר עובד במקום שיש בו רואה חשבון שיכול לסדר את זה. מעבר לזה הזה יש את הדבר הפשוט והברור שכולנו אומרים לכם את זה. לא צריך כוח אדם בשביל זה. אותו פקיד שומה יודע מתי יש גבייה בחסר. יודע מתי יש גבייה מלאה, להחזיר את זה חזרה. דרך אגב, זה לא אליכם. גם ביטוח לאומי אותו דבר. תדעו לכם שלמלא טופס של ביטוח לאומי זה אחד הסיוטים, ואני אומר לכם את זה ברמה האישית, הכי גדולים שיש. אני משלם היום ביטוח לאומי יותר מאשר אני חייב. אני לא יודע מתי אני אגבה את זה. כנראה תהיה התיישנות. לא מצליח להגיע אליהם. אי אפשר לחזור אליכם, אי אפשר למלא טופס באינטרנט. עברתי שבעה מדורי גיהינום. אני חושב שפעם אחרונה שהצלחתי לעשות את זה, ב-2019. חבר'ה, אין שום סיבה שאותו פקיד שומה יעשה את זה. לא צריך להקים בשביל זה מנגנון טלפונים ומחשוב מחדש ומערכת. אותו פקיד יעשה את זה, המעסיקים יעשו את זה ומסדרים את העניין. אוקיי. התייחסות של מבקר המדינה, בבקשה, הצגת הדוח. אני מבקש בקצרה כי כולנו קראנו. בוקר טוב, אנחנו יודעים שתפקיד רשות המיסים הוא גביית מס אמת. בצד זאת, אנחנו חושבים - - - הפתיחה שלך זאת הטעות. די. אני רוצה שזה יהיה ענייני. התפקיד המרכזי של רשות המסיים הוא גביית מס אמת. לצד זאת, אנחנו סבורים שהרשות צריכה להשקיע משאבים ומאמצים בהחזרי מס לזכאים. צריך לזכור שהדי.אן.איי של הרשות הוא באמת גביית המס ונדרש פה איזשהו שינוי מחשבתי והפנמה של הצד הזה של לעמוד על זכויות הנישומים ולהחזיר להם את הכספים שנגבים ביתר. הדוח שאנחנו מדברים עליו פורסם לפני כחודש וחצי. הוא בעיקרו מעקב על דוח קודם שפורסם בשנת 2015. כבר אז מבקר המדינה העלה את הסוגיה הזאת ושם אותה על השולחן. המעקב בכללותו מראה שמרבית הליקויים, כשלושת רבעי מהם או שלא תוקנו או שתוקנו במידה מועטה. מהבחינה הזאת המצב הוא לא משביע רצון. היקף אי מיצוי הזכויות הוא עדיין נרחב. הוזכרו פה חלק מהמספרים שמוזכרים בדוח. אם יתאפשר לנו, אז נפרט את זה בצורה יותר מעמיקה. מדובר במיליארדים של שקלים לשנה שהם פוטנציאל ההחזר, וחלק מזה גם מתיישן כמו שכבר הוזכר פה. צריך לזכור שאחרי הדוח הקדום הרשות אכן עשתה מספר פעולות ונתנה את דעתה לדוח הקודם. היא הקימה צוות, נקטה מספר פעולות שגם מוזכרות בדוח, כולל משלוח אישורי תיאום המס האוטומטיים ל-300,000 אזרחים כל שנה, ופעולות נוספות שמצוינות בדוח, אבל עדיין המצב היום הוא לא משביע רצון. צריך לזכור שכשישנו הפער הזה של סכומים כל כך גדולים, אז זה פתח לכניסה של גורמים פרטיים, בין אם זה חברות פרטיות, מייצגים, רואי חשבון, יועצי מס וכו', שבחלקם מטפלים בסוגיות כאלה של אזרחים אבל גוזרים בצד זה גם קופון לא מבוטל עבור השירות שהם נותנים לאזרחים האלה, ומצד שני אזרחים רבים נרתעים מהרשות ומהקשרים מול הרשות ולכן באמת הכספים לא מוחזרים ובחלקם גם מתיישנים. הציפייה שלנו כמבקר המדינה היא שהרשות תנקוט פעולות יותר אקטיביות למיצוי הזכויות של האזרחים, שהיא תפעל לא רק לענייני הגבייה אלא גם למיצוי הזכויות של האזרחים ולהחזרי הכספים, שכמו שאמרנו הם בהיקפים ניכרים. ברשותך היושב-ראש, אם אפשר, המצגת לא נמצאת פה, אבל להציג את עיקרי ממצאי הדוח על ידי מר ירון אביטל שהיה מהאנשים שעסקו בכתיבת הדוח,

אין בעיה, רק אני מבקש בקצרה. תודה לכולם. לפני שאני אצלול לליקויים בדוח, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, האם באמת אנחנו מאמינים שהאזרח הפשוט, השכיר, מכיר את נבכי פקודת המס ויכול למצות את זכויותיו ללא סיוע ובעצמו, ומה תפקידה של רשות המיסים במיצוי הזכויות הזה? הנושאים שאנחנו בדקנו בדוח הזה, זה פעולות רשות המיסים למיצוי זכויות ולתיקון הליקויים שפרסמו בדוח הקודם שפורסם ב-2015, גביית מס ביתר משכירים שאינם חייבים בהגשת דוח מדי שנה, אובדן מס של שכירים הנובע מאי הגשת דוח להחזר מס, אי מיצוי הזכויות הכרוכות בחיסכון הפנסיוני. אני אומר רק דברים עיקריים. אי מיצוי הטבות המס הכרוכות במכירת מקרקעין, ושם זה באמת חור שחור מבחינת האזרח, והיבטים נוספים קטנים של מיצוי זכויות. קצת מנתוני מפתח, ואתם העליתם חלק מהם, אז אני אגיד אותם ממש בקצרה. תיקון הליקויים 76% לא תוקנו, 1 מיליארד שקלים לשנה, 670 מיליון שקל מס שאובד לאזרחים. אנחנו צריכים להיזכר גם שעוד חודש נגמר המועד להגשת דוח להחזר מס לשנת המס 2015. ההתיישנות זה בחוק? כן, שש שנים. בוא נשנה את החוק.

אם אני חייב לרשות המיסים, כמה שנים יש לזה? על זה דיברתי, ינון. אז בואו נגיש הצעת חוק ונאריך את ההתיישנות משש שנים. ניתן להם את האופציה הזאת.

זה התיישנות של שני צדדים, אגב. הם ממתינים להתיישנות. כמה שנים יש לרשות המיסים לדרוש את הכסף? לבדוק את הדוח, ארבע שנים. ואת הכסף שהוא חייב, אחרי הדוח עצמו? שמתם לו את השומה.

התיישנויות רגילות. של שבע שנים. כן. ולמה בזה שש שנים? מתום השנה שלגביה הדוח מתייחס, יש לו שש שנים להגיש את הבקשה להחזר מס. אני רוצה לשאול שאלה שהיא כן מתחברת למה שאמר אופיר. אם יש פה דוח מבקר שלא מיושם, יש פה כוונת מכוון ועכשיו משפטית, האם אנחנו יכולים לעשות עוקף על הדבר הזה בגלל שיש פה כוונה - - - זה לא עוקף. אנחנו חברי כנסת. לפני שאתם רצים למסקנות בואו נשמע את המבקר. אחר כך נשמע את רשות המיסים. אחר כך נלך למסקנות. בקשה. זה דיון לחוץ.

אדוני היושב-ראש - - - ביקשתי את הדיון עד 11:30. יש לנו אישור מהמליאה אז אנחנו נמשיך. אם לא נספיק, אז נמשיך גם אחר כך.

(הצגת מצגת) אני אמשיך על מספר נתוני מפתח נוספים מהדוח. דיברתם על מענק עבודה. מה שלא רשום פה והיה רשום בדוח הקודם, שכל עובדי משק הבית שזכאים למענק עבודה, מאות אלפים, אפילו לא נכללים בפוטנציאל במכתבים שהרשות שולחת אליהם מכתבים. 63% מהמלצות הוועדה למיצוי זכויות, ועדה של פזית, לא יושמו או יושמו באופן חלקי. מדובר בהמלצות מהותיות שלא יושמו.

מדי שנה לאסוף את פוטנציאל הזכאים בכל מיני הטבות מס. פשוט מדי שנה לאסוף, לבדוק ולדאוג למיצוי זכויות. נתון נוסף שהוא מעניין פה זה 54% מהשכירים שלא מגיעים לסף המס והם לא יכולים ליהנות מהטבות המס. אפשר להגיד שרק בעלי ההכנסות הגבוהות יכולים ליהנות מהטבות המס. איך הנתון הזה רלוונטי לרשות המיסים? רשות המיסים קובעת מי זכאי להטבות מס ומי לא או שהמחוקק קובע? בחוק לפעמים נקבעים יעדים. אפילו רשות המיסים כתבה את זה בתוכנית העבודה שלהם. בנקודה הזאת אני לא מבין את הטענה. איך זה קשור לרשות המיסים שיש אנשים שלא מגיעים לסף המס? אנחנו כתבנו את זה פה תחת קידום יעדים חברתיים. אם אתה מייעד נגיד לעודד נשים לצאת לתעסוקה - - - אז תבוא, תעיר למחוקק.

הם מבצעים את החוק. המבקר מצביע גם על תמונת מצב. לא הכול חונה לפתחה של הרשות. כן, בקשה.

הרקע לדוח המעקב זה הליקויים שצוינו בשנת 2015, שהציבור אינו מכיר את מלוא הזכויות שלו ואת הדרכים לממש אותן. ראינו את זה במיוחד בנושא של שבח, שפשוט הם לא מבינים מה זה. חלק מציבור השכירים משלם מס ביתר. חלק מציבור השכירים אינו מגיש דוחות להחזר מס, והרשות לא פעלה להנגשת המידע והזכויות באופן מלא ואינה אוספת מידע שתכליתו מיצוי זכויות. לגבי משק בית, מענק עבודה, יש לכם פילוח מאיפה האנשים האלה, גיאוגרפית?

אין גם נתונים, עד כמה שאני מבין, ברשות המיסים לגבי עובדי משק הבית. המנגנון שם במענק עבודה זה שאם מישהו מגיש מעובדי משק הבית - - - מעניין אותי לדעת אם אנחנו יודעים מאיפה האנשים האלה. יכול להיות שבהסברה לא יגיעו אליהם - - - ינון, אני אספר לך מה היה לי כירושלמי, אתה תבין שטוב שאתה לא גר בירושלים. עמדתי בתור ברשות המיסים יותר משעה. עליתי למעלה, בכניסה לעיר. אף פעם לא עבדתי כעצמאי. הייתי שכיר. אני מסיים את התור, מגיע לפקיד,

מכיוון שאתה גר בעיר העתיקה, אתה לא יכול לעשות את זה פה, אתה צריך ללכת לכנפי נשרים. מעניין לדעת את הפילוח הזה, איפה האנשים האלה נמצאים, ואז אנחנו יודעים אם בעצם יש שם פחות הסברה. עוד מעט נדבר. כן, בקשה. אני אמשיך בקצרה. אני יכול להגיד בוודאות שמסקנות דוח המעקב מעלים שהרשות עדיין לא אימצה את גישת מיצוי הזכויות היזומה,

למשל, איסוף מידע לצורכי מיצוי זכויות, מה שהם יודעים זה מה שיש להם בטפסי המעסיקים, בדיווח המעסיקים לרשות המיסים. הם לא פנו לקבל נגיד ממשרד העלייה והקליטה קובץ של עולים חדשים ותושבים חוזרים. הם לא קיבלו קבצים על חיילים משוחררים. הם לא קיבלו מהמל"ג או מגופים שיש להם את המידע, על מסיימי תארים. ברגע שאין להם את המידע הזה, אנחנו מבינים שגם היישום שהם מציגים הוא חלקי. הם לא באמת יודעים מה אוכלוסיית הפוטנציאל להחזר מס, אז הם לא יכולים גם למצות את הזכויות האלה. ניגע קצת בגביית מס היתר בשכירים. אנחנו כתבנו שמדי שנה משלמות מאות אלפי משפחות מיסים ביתר, בהיקף של כמיליארד שקלים, 3.6 מיליארד לשנים 2016 2019. המלצנו שרשות המיסים תבצע מיפוי מפורט של תשלומי המס ביתר ששולמו, תוך מתן קדימות לאלה ששולמו בשנים המוקדמות. עוד מומלץ כי הרשות תפנה ביוזמתה לנישום ותיידע אותו, תמסור לו את המידע שברשותה על מס היתר ששולם ותנחה אותו בדבר אופן מימוש על זכותו לקבלת ההחזר. אנחנו רק אומרים שהאומדן הזה של 3.6 מיליארד,

הוא יכול להיות למעלה, הוא יכול להיות למטה. פה אני הולך גם עם רשות המיסים. הוא קודם כל אינו כולל שכירים שחייבים בהגשת דוח. נניח אתה משכיר נכס, חייב הגשת דוח, או סוחר בבורסה או סיבה אחרת שבגללה אתה חייב בהגשת דוח, אתה לא נמצא בפוטנציאל פה של רשות המיסים, ויכול להיות שיש אנשים נוספים שמגיע להם החזר מס. אז מה אתה מציע, חובת דיווח כללית לכולם? ממש לא. הדוח הציע הליך טרום שומה וקידום של פרויקט האזור האישי, כלומר שרשות המיסים תציג לאזרח את כל המידע שיש לה לגביו. אם יש מידע שגוי, יש לו אפשרות לתקן. כרגע הוא לא יודע שום דבר. גם בנושא מענק עבודה, תצהיר לנו על איזה מקומות עבדת. הם לא אומרים לאזרח עצמו, אלה מקומות העבודה שבהם עבדת - - - ברור. פוטנציאל אי מיצוי הזכויות בשבח הוא פוטנציאל עצום והוא לא נכלל פה גם כן ב-3.6 מיליארד. נקודות זיכוי שהשכיר לא יודע שמגיעים לו או שכח לציין או שפשוט לא ציין אותם למעסיק שלו, אינם מופיעים בדיווחי המעסיק. אפשר לאמוד את נקודות הזיכוי האלה רק במאגרים חיצוניים, אנשים שמחזיקים את המידע כמו שאמרתי, לגבי חיילים משוחררים, עולים חדשים ואנשים כאלה. באמת נשאלת השאלה מאז הדוח הקודם, מה עשתה רשות המיסים על מנת לצמצם את פערי המידע שיש בידיה. היא תענה לנו על זה. על אובדן המס דיברנו. מדובר באובדן מס נטו. לא ניתן להגיש החזר מס לשנת 2014. 2015 עומדת להתיישן וגם כן מאות מיליוני שקלים ילכו לאיבוד. כל הנושא של ההפקדות לחיסכון הפנסיוני, האנשים לא מבינים את זה. הנושא הוא מורכב, של החיסכון הפנסיוני.

לפעמים קשיי יום לא תמיד דואגים לחיסכון הפנסיוני ולא תמיד מפקידים.

רשות המיסים יכולה לאפשר להם נגיד בהגשת דוח שנתי לבצע מיטוב של ההפקדות בין בני הזוג, כלומר הפקדות של אישה, לרשום אותן אצל הבעל, וחישוב המס של התא המשפחתי משתנה. היא לא עשתה את זה. היא לא השלימה כמו שאמרו, את הקמת הגוף המייעץ שמשאפשר להעביר לפורשים אילו חלופות מיסוי עומדות לרשותם. סליחה, לנקודה הזאת. יכול להיות שבפנסיוני לוקחים יותר? אם היו מכניסים את זה לאותו תא, היה להם פטור ממס? אם אתה מכניס את זה לדוח מאוחד, כן אתה יכול לקחת הפקדות, האישה הפקידה לקופות - - - אתה יכול להקטין את חבות המס שלך.

זה הגיוני שזה יהיה ככה שיהיו ביחד. כל עוד חיים ביחד, אני מאמין שרובם ככה. אדוני, אני רוצה שנתקדם כי אנחנו לא נותנים לרשות המיסים אפשרות להגיב. בנושא של שבח שזה נושא

פשוט האזרח לא יודע שמיסוי מקרקעין הוא מקדמה על חשבון מס הכנסה. הוא לא יודע שניתן לפצל את השבח בין בני הזוג. הוא לא יודע שניתן לפרוס את זה שנים אחורה, והוא לא יודע שניתן לקזז כנגד נקודות זיכוי בלתי מנוצלות. עקרת בית יכולה להקל על המס ששילם בעלה, לרשום חלק מרווח ההון אצלה בדוח. זה יקוזז כנגד נקודות הזיכוי וככה הם ביחד ישלמו הרבה שבח פחות. הוא לא יודע שצריך להגיש דוח להחזר מס לשנות הפריסה. הוא מבחינתו מגיש דוח על העסקה עצמה. איתור אזרחים בעלי יתרות זכות. דיברנו על זה, מענק עבודה. לקחנו את זה כדוגמה בדוח הזה. כשזה מגיע לרשות המיסים, הם הרי יודעים. רשות המיסים יודעת מהדבר הזה.

למשל במס שבח. הוא הגיש את זה ככה. רשות המיסים יודעת? נתנו דוגמה לכך שאנשים הצהירו על בו הזוג, כלומר שני בני הזוג נרשמו בשומה הראשית אבל משרד השומה, כמו בדוח הקודם של 2015, מוציא את השומה, שומה אחת ללא שומה נלווית לבן הזוג, רק על בן הזוג הרשום, כלומר הוא משלם את המס - - - ברשות המיסים רשום שהוא חלק מהכסף שכביכול הם אמורים להחזיר או שהוא בכלל לא נספר כמחזיר? מבחינתנו הוא שילם מס ביתר. הוא יכול היה להקטין - - - השאלה שלי, ברשות המיסים מה כתוב? הם רואים את זה כמס יתר או שהם רואים את זה כמה שמגיע?

אני אתן דוגמה לגבי מס שבח. ב-24,500 שומות, 95% נרשם בן הזוג בשומה הראשית, כלומר אם בן הזוג ובן הזוג הרשום נרשמים בשומה ראשית ולא עושים להם שומות נפרדות, יש פה בעיה. אני אצמצם את עניין הליקויים. אני אלך לנקודות לשימור שלנו, כלומר דברים שרשות המיסים כן עשתה מאז הדוח של 2015. אני אשמח אם היא תגיד עוד דברים נוספים. למשל, רשות המיסים ערכה פיילוט לאיתור הזכאים. רשות המיסים הקימה ועדה אשר תמליץ למנהל הרשות על פעולות נדרשות למיצוי זכויות של אזרחים. רשות המיסים פעלה למיצוי זכויות של אנשים עם מוגבלות, בהם הורים לילדים נטולי יכולת, עיוורים ועוד. רשות המיסים פעלה למיצוי זכויות של ניצולי שואה. היא ביקשה מידע ממשרד החינוך והביטוח לאומי על ילדים נטולי יכולת, ויש באפשרותה היום להחזיר מס להורים לילדים נטולי יכולת, 2 נקודות זיכוי, מהלך שעדיין לא יושם. אדוני היושב-ראש, רק הערה קטנה. גם אופיר כץ, יש לו שאילתה ואני צריך גם לצאת בשעה 11:00. אני יוצא עכשיו כי יש לי ישיבה פנימית, אבל אני חושב שזה לא היה נכון שלא יהיה בהסכמה עד 11:30, כי אני לא אהיה. גם ולדימיר לא יהיה, שהוא גם יוזם הדיון. אולי ב-11:00 להפסיק את זה ולעשות פעם הבאה. זה היה מראש קצר. אני בכל מקרה יוצא עכשיו.

אין בעיה, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניתן למבקר המדינה לסיים. יש לך שתי דקות. אחר כך רשות המיסים. ראיתי שהכנתם מצגת רחבה ומסודרת. אני אבקש שלא תציגו אותה היום. אנחנו נקבע דיון נוסף ונתחיל מהמצגת הזאת.

מציינים כמה רשימת הטבות ופעולות למימוש שלהם, כלומר מה שרשות המיסים צריכה לעשות: לאסוף מידע תפעל באופן יזום מול משרדי ממשלה אחרים לאיסוף מידע הנוגע למיצוי זכויות של אזרחים, ותביא את המידע לידיעת הציבור והזכאים לכאורה. מיפוי של תשלומי המס ביתר, וגם לבדוק איזה סיבה היא הכי נפוצה, שבגינה האזרח משלם מס ביתר. בדיקת חסמים למיצוי זכויות למה הם לא ממצים את הזכויות שלהם. איתור זכאים במערכת המס תשיב להם את הסכומים העומדים לזכותם. הנגשת המידע והנגשה שפתית תציג לציבור את המידע המצוי בידה ותאפשר לו לעדכן את הנתונים השבועיים, ככה שנצמצם את תופעת תשלומי המס ביתר, ותפתח כלים מקוונים ובהם סימולטורים שייסעו לציבור בקבלת החלטה ומיצוי הטבות המס להם הוא זכאי. זהו.

אני מתנצל שלא נתנו לכם להגיב. אני לא אוהב את זה שזה היה במעמד צד אחד. זה גם לא הוגן וגם זה לא נכון, ולכן אני אומר לכם שאנחנו נקיים דיון נוסף שבו אנחנו נשמע אתכם. נתחיל מכם, מההסברים שלכם, כי המטרה של הדיון הזה היא לייצר כלים ולראות איך אפשר להשתפר ואיך אפשר לעשות את זה טוב יותר. אני בטוח שגם ברשות המיסים הנכונות הזו קיימת, אז בבקשה, מירי. אני אפתח ואומר שרשות המיסים רואה בנושא של מיצוי זכויות לאזרחים וגביית מס אמת, שגביית מס אמת אומרת לגבות את המס המגיע, לא יותר מזה ולא פחות. זה אחד הערכים הכי חשובים בעינינו וכך אנחנו עובדים. היה לנו קשה לשמוע את הדברים במובן הזה שהם שיקפו תמונת מצב שבעינינו עושה עוול לדרך העבודה של רשות המיסים. לאורך השנים האחרונות ויותר מזה, רשות המיסים ביוזמתה, בלי קשר לדוח המבקר, אבל אנחנו בהחלט מברכים על הערות והצעות נוספות, פעלה ופועלת כדי לסייע לאזרחים למצות את הזכויות שלהם. הוצגו פה ונזרקו לאוויר מספרים ממספרים שונים שבהחלט יש הרבה מקום להתייחס אליהם. אנחנו חושבים שהם לא מספרים שמשקפים באמת את הכסף שלכאורה אוצר המדינה מחזיק, שצריך להחזיר לאזרחים. הסכומים שצוינו הם לא סכומים רלוונטיים לנושא הזה, אבל כדי שנוכל להציג את זה בצורה מסודרת, אנחנו נציג את זה בדיון שייקבע לצורך כך. גם באותו דיון אנחנו בהחלט נתייחס לדברים שנאמרו כאן, גם לדברים שלא נאמרו כאן, ונשמח מאוד להציג בפני חברי הוועדה את כל הפעולות והעבודה הרבה שרשות המיסים עושה,

כדי לאפשר לאזרחים למצות את הזכויות שלהם, לקבל את המס שמגיע להם, לקבל אותו במסגרת תיאומי מס מבלי להגיש דוחות. מבחינתנו זה ערך עליון. זה דבר שהוא מאוד חשוב לנו, וחשוב לנו להציג את הדברים כאן בצורה מסודרת בפני חברי הוועדה. אני חושבת שבהקשר הזה רשות המיסים כגוף מבצע, גוף שגובה מיסים אבל צריך לגבות את המס שמגיע, לא יותר ולא פחות, הוא הזרוע המבצעת של המדינה. אנחנו נמצאים כדי לגבות את המס בהתאם לחוקים שהכנסת הזאת מחוקקת, שהוועדה הזאת מחוקקת, ואנחנו עושים את הכי טוב שאפשר כדי לעשות את הדברים בצורה נכונה וטובה. אנחנו לא מושלמים אבל אנחנו עושים את הדברים ומשנה לשנה משפרים את הביצועים ואת היכולות שלנו. גם בהקשר הזה, ברגע שהדיון ייפתח, אנחנו נוכל להראות איך לאורך השנים יותר ויותר אזרחים ממצים את הזכויות שלהם. נעשות יותר ויותר פעולות שמסייעות לאזרחים למצות את הזכויות. כמובן שתמיד יש לאן לשאוף אבל אני בטוחה שבישיבה שבה תינתן לנו את ההזדמנות להציג את הדברים בצורה מסודרת, גם אתם תוכלו להיווכח ונשמח לענות על כל השאלות ולהתייחס גם לנקודות הספציפיות שעלו.

לסיכום אני אגיד כך, אנחנו שמענו בעצם גם את חברי הכנסת שדיברו פה וגם את מבקר המדינה, אבל לא באמת ניתנה הזדמנות לרשות המיסים להגיב. אני עברתי על המצגת שהצגתם. באמת יש פה פעולות שנעשות כבר היום והולכות להיעשות בעתיד כדי לשפר את המצב. יחד עם זה אני חייב לומר שהרושם שנוצר פה הוא רושם של יש הרבה מאוד מקום לשיפור בנושא הזה של מיצוי זכויות. אני חושב שהדוח הזה והדיון הזה כאן בוועדה זו ההזדמנות שלכם לבוא ולהיכנס לאיזושהי עבודת מטה מסודרת שאני יודע שאתם עושים, אבל לבוא ולהציג אותה כאן בוועדה, ואנחנו מצפים לראות תוכנית למיצוי הטבות מס ולמיצוי זכויות בנושא מס עבור אזרחי מדינת ישראל על כל הרבדים, הן השכירים, הן כאלה שכן צריכים להגיש דוח והן כאלה שלא צריכים להגיש דוח, אוכלוסיות מעוטות יכולת בנושא של מענק עבודה, אנשים עם מוגבלויות והרבה מאוד אוכלוסיות אחרות. אנחנו כאן בוועדה נרצה בדיון הבא, ותגידו לנו מתי אתם מוכנים, כמובן זה צריך להיות בקרוב. נרצה לראות תוכנית עבודה מסודרת של רשות המיסים בנושא הזה והנושא של מיצוי זכויות והטבות מס לשנת 2022, שתכלול גם מדדים איכותניים וגם מדדים כמותיים כדי שגם אתם וגם אנחנו נוכל בשנה הבאה לבוא ולהגיד איך עשינו ואיך השתפרנו. אני מבין את הקשיים שיש לכם הרבה פעמים כדי להגיע למידע שלא תמיד קיים אצלכם, שאולי לאזרח זה נראה שזה כן קיים, אבל זה לא נכון, ובכל מקרה יש פה פעולות בהנגשה ויש פה פעולות בהסברה ויש פה פעולות גם בשיפור טכנולוגיה שאפשר לעשות. אני יודע שחלק מהדברים כבר עשיתם. בדיון הבא אני ארצה לראות תוכנית מסודרת, שאנחנו נבין ונרגיש שרשות המיסים שמה את זה על סדר-יומה, שבשנה הבאה אנחנו נוכל לראות שיפור משמעותי. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בדיון הזה, לכל מי שיזם את הדיון הזה, ולדימיר וינון. שוב פעם אני אומר, אני לא מרגיש בנוח שלא ניתנה לכם הזדמנות לדבר ולהגיב, אבל בפעם הבאה אנחנו נעשה את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:58.